היום יום רביעי, ט"ז בתמוז התש"ף ה-8 ביולי 2020. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה

כולנו זוכרים את הקצב של מבחני הנהיגה. כמעט חשבנו שאנחנו מגיעים לסיפור של רשות הדואר בטסטים והנה באה אותה הרפורמה שנחשפתי אליה כי בדיוק באותו זמן הבן שלי שהיה חייל למד נהיגה והיה

זאת, ההנחיה הייתה שאנחנו לא מעלים את גובה האגרה לתלמיד.

אותה אגרה שהתלמיד שילם לפני הרפורמה הוא ימשיך לשלם גם לאחריה. זו חצי כוס.

הדבר הנוסף היה שבעצם אנחנו גם שומרים על

ודאי, בסוף, ברגע שאנחנו משנים את המבחן, אז גם הוראת הנהיגה משתנה. הוספנו כל מיני כישורי נהיגה שלא היו קיימים עד היום, כמו הנושא

הדבר החשוב גם זה שתלמידים יכולים להגיש ערעור מדויק על פי הסרט של הבחינה. כך אפשר לראות האם העילה להכשלה אכן הייתה מסתברת. את החומר שמר רוזן שלח לוועדה קיבלו חברי

לפעמים לעבור בבמפר ולפעמים לא, הוא לא כפה על עצמו - - - בחיוך אני אומר לך,

בבאר שבע. אנחנו ידענו איזה טסטר לוקח למקומות הקשים

וגם אם כן, גם אם המורה עוקב אחרי המסלול,

כי אני יודע שיש בו את כל האתגרים שהנהג החדש צריך להתמודד איתם,

נהפוך הוא. מר רוזן. לפני שאתם מתמקדים בבחינות,

כמה נהגים מכשירים, איך מכשירים

שלב הראשון היה רפורמה בבחינה, השלב השני, אני לא יודע אם אתם יודעים, כל תהליך ההרשמה הוא דיגיטלי לגמרי, השלב השלישי הוא למחשב את כל הליך הוראת הנהיגה באופן כזה שהמורה יהיה חייב לדווח למערכת על כל נושא שהתלמיד למד. זאת אומרת שאין קומופלאז', אנחנו לא עשינו - - - הזכרת רף מינימלי לשיעורים.

אני לא יודע אם זה הנושא. זה לא הנושא אבל ההערה חשובה. זה הנושא. הכשרת נהג לרבות נהג אופנוע. גם הנושא של דו-גלגלי מחולק לקטגוריות ולגילאים. לא

אני אענה לחבר הכנסת סעדי: במדינת ישראל חלק מהתבחינים הם נהיגה בכביש רטוב ונהיגת לילה. ברם, במרבית הבחינות זה לא נמדד כי לא בוחנים בערב. זה משהו שמלמדים

ואז התלמיד יכול לערער, ראית גם יושב-ראש-5% מצליחים בערעור.

רוצה להעמיד דברים על דיוקם: אנחנו כל הזמן רצינו שיהיו הרבה טסטים.

נעשה את זה מוצר מדף. אבל אמר שלושה דברים שלא תמיד הקשיבו: מקצועיות, אחידות,

הבוחן יודע רק בסוף היום אם הוא שואל. יש שני אנשים במדינה שיודעים מה שווה ניקוד של כל טעות. אחד זה אני והשני זה מנהל הפרויקט במוטורולה שהיה צריך להכניס לי את הזה למחשב.

עכשיו טוענים שהבוחן יכשיל

ובשלב מסוים להוריד - - - יש לי שתי שאלות קצרות: אדוני היושב-ראש,

2015. אני עובד עם אבנר ואפי באופן רצוף ובאמת מדובר

אין שום דבר ידני יותר, זהו.

במחשב?

גם את הרישיון של הנהג הוא הולך ומקבל במכונת רישיומת. זה אחד הפרמטרים שתרמו לעליית

לא במיוחד, כבוד היו"ר.

שיפורסם איפה יש אפשרות להיבחן ושכולם יידעו. בנושא

אני יודעת שהייתה בעיה רצינית והייתה התקוממות בנצרת עלית לפני תקופה מסוימת, לא רצו שיקיימו מבחנים מעשיים בתוך היישוב. יש להם זכות?

ויש זכות לראש העיר להגיד לא,

נושא שלישי:

אני מציע שתיכנסי ותראי.

לגבי חובת השיעורים:

אנשי המקצוע,

אבל, זה לא מחליף את שיקול דעתו של

וביצענו גם

קיבלנו החלטה מקצועית.

לפי הכתובת של התלמיד במשרד האוכלוסין הוא יקבל הפנייה מתאימה. תושב נוף הגליל יופנה למשרד בנוף הגליל וכן הלאה. אני מדברת על אנשים מהסביבה של נצרת. ההחלטות שלנו הן

בבקשה.

שמי אבי קרמר, דובר ארגון מורי הנהיגה בישראל. שמח מאוד שיש הסכמה כללית לגבי הצלחה של הרפורמה שהארגון שלנו היה חלק מהותי בהתהוותה יחד עם אבנר ואפי שנמצאים כאן וכן שר התחבורה הקודם ישראל כץ.

זה אומר שתשעה ימים אני צריך להעמיד את עצמי זמן לטובת המערכת והתלמיד ולסנכרן בין השניים. זו בעיה,

אני צריך להיות זמין במשך כמעט חודש שלם.

אני מקבל תאריך לבחינה ואז גם אני וגם התלמיד חייבים להגיע לבחינה

לכאורה אפשר לומר שאנחנו יכולים להרוויח מזה כסף אבל בניגוד לציניות שהייתה פה קודם, האמירה שכל אחד בוכה מאיפה שכואב

אני מדבר איתכם על מה שקורה בשטח.

לטסטים כך שלמורים ולתלמיד יהיה נוח לתאם את השעות, הדבר השני הוא שתלמיד שנכשל בכמה טסטים מפוקחים יצטרך לחכות קצת

נעניש אותו עוד פעם. לא להעניש, להיפך, זה יגרום לו

אני עמדתי להגיש עתירה מינהלית נגד טלדור בנושא זה. לא יתכן שיש לי דיון בבית משפט והם יקבעו לי תאריך לטסט ביום זה ואני לא יכול לעשות כלום.

מה קורה אם יש לתלמיד מבחן בגרות באותו יום? מלמדים את

כשראינו את הסרט והבנו שהתלמידה לא עשתה טעות, גם לא קיבלו את דעתנו. אני אשאל אותך: אתה רוצה לחזור למצב הישן?

אתה רוצה שיפורים.

מברך על הרפורמות שנעשות, אני חושב שאנחנו בתחילת הדרך ויש עוד הרבה רפורמות לעשות. אני חושב שהכשרת הנהגים, ככל שהיא משתפרת,

בעיקר בהכשרה מתקדמת ובהכשרה של מצבי חרום.

טיפול בכל מה שקורה לאנשים אחרי שהם קיבלו רישיון, אזרחים ותיקים ואנשים שכבר על

גם בגיל 18 זה עדיין בעייתי. לגבי הרפורמה שהייתה: השאלה הראשונה איך מסבירים את העלייה המטורפת בכמות הטסטים, דיברו על כמה סיבות, אני אשמח לשמוע את שלך,

המספרים הם מ-314,000 ב-2017, ל-617,000 ב-2019, זה כמעט פי שתיים. בנוסף, איך מסבירים את הפער בין שתי החברות בכל מה שקשור באחוזי מעבר. תדירות הפיקוח היא נמוכה, מפקח נדרש להשתתף בטסט פעם בשבועיים, זה אומר 42 טסטים בשנה. אני חושב שמפקח יכול להשתתף ביותר טסטים. גם הפער בין מה שמשלם התלמיד לטסט לבין השתתפות המדינה, אני אשמח לדעת מה קרה בנושא העלויות. אתה אמרת מקודם שכל אחד בוכה מאיפה שכואב לו ודיברת על ציניות. מורי הנהיגה מקטרים על 42 טסטים מפוקחים בשנה,

נכריע בסוף. עמדתי היא שיש להקשיח כמה שיותר את תחומי הפיקוח בשלבי ההכשרה. חסרים לי נתונים לגבי זמני המתנה, אשמח לקבל.

חבר הכנסת סובה, בבקשה. תודה רבה,

מעבר לרפורמה שיש בה יתרונות וחסרונות, יש בעיה בארץ שהיא קשורה בתרבות הנהיגה. אני בשנה וארבעה חודשים האחרונים נסעתי אלפי קילומטרים מצפון ועד דרום. ראינו לא רק אזורים שונים בארץ. אני חייב להגיד שכל בוקר כשאני מגיע מפתח תקווה לירושלים, תמיד בא לי לרשום את המספר של נהגים מטורפים, להגיש תלונה, ואז כשאני מגיע לכנסת אני נרגע ואני מוותר. חשבתי להצטרף למיזמים של שומרי דרך ודומיהם. כמה דברים: כעיתונאי לשעבר סיקרתי לא מעט את הנושא של הרפורמות במשרד התחבורה. מישהו אמר לי פעם שלא מלמדים לנהוג, מלמדים לעבור מבחן נהיגה. איני מאשים, חלילה, את מורי הנהיגה הנפלאים, אני חושב שצריך לשנות את התפיסה. לא צריך ללמד בשביל לעבור בחינה, צריך ללמד בשביל להתנהג על הכביש. אנחנו מדברים על זה שכקורות תאונות דרכים, ולצערי אנשים נהרגים, מדברים על תשתיות, שתייה מופרזת, אבל אף פעם לא שמענו מי הכין את האיש לנהיגה ומי נתן לו רישיון. אני רק אומר שיש לנו בעיה חינוכית. המיזם המשותף צריך להתחיל כבר מכיתה א'. לא רק תיאוריה אלא גם התנהגות על הכביש, במובן הזה שאתה צריך לכבד אנשים על הכביש, לא לזלזל באנשים. הרי יש בספר החוקים חוקים שמאפשרים לשוטר לתת לנהג דוח על זה שהוא מזלזל בשאר הנהגים. אם כולם עומדים ישר ואתה עוקף ומנסה להיכנס, השוטר יכול לתת דוח על זלזול. עד כמה מורי הנהיגה מתייחסים לדבר הזה, הרבה פעמים מורה הנהיגה לא יכול לזהות את האופי של האדם, התלמיד מתנהג יפה עד המבחן ואז - - - ברשותך, אני חושב שאם אדם אדיב בבית הוא יהיה אדיב ברחוב, בבית הספר, ובכביש. זה נכון חלקית. אני מסכים איתך, אדוני. לפעמים יש אנשים שמסיבות שונות ומשונות מבצעים תאונות. זה עצבן אותו, בן הזוג עשה משהו. זה מגיע לשנייה אחת של איבוד ריכוז ותאונת דרכים. כל התשתית הטכנולוגית והחינוכית הולכת לתהום ברגע אחד של כעס או של איבוד ריכוז. אני מדבר על נהגים שניתן לזהות את אופי הנהיגה הבעייתי שלהם כבר בשלבים המוקדמים. אני לא יודע אם זה בטסט עצמו, אולי בשיעורי הנהיגה, בוודאי שאף מורה נהיגה לא יגיד שהוא לא רוצה להתעסק עם התלמיד, כי בכל זאת הוא לקוח שלו והוא מנסה לחנך אותו.

"סטופ, אני לא רוצה ללמד אותך".

סבלנו שנים והמון לילות לא ישנו בגלל שחיכינו לפעמים אפילו חצי שנה לטסט. הארגון הארצי ואנוכי בתוכו,

אף אחד לא הצליח לבצע את הרפורמה. מי שהצליח בסופו של דבר הוא שר התחבורה הקודם, ישראל כץ,

מצלמות שמימן לנו משרד התחבורה ולא היינו צריכים לשלם עבורן,

אני מקווה שהשיפורים הקטנים יימשכו, קודמי שדיבר על רמתי של המורה מוזמן להיכנס לאתר מחלקת המחקר של הכנסת

בקרב המורשים לנהיגה 14% אחוז ובתאונות קטלניות כ-20%. מתוך ה-20% יש 6% שלא מורשים לנהיגה? מבין המורשים לנהוג 14% הם נהגים צעירים. המעורבות שלהם היא 20%, ובמיוחד עד גיל 19, שזה שנה לאחר סיום תקופת

מה שעלה כאן קודם לגבי היכולת לקבוע את המבחן ולשלוט בתאריכים,

תאריך והתלמיד יודע שהוא צריך להתכונן לתאריך זה, לא מקדימים ולא מאחרים,

גם משמעות

האם זה נחלתם של כלל תלמידי ישראל?< כן.

כל הזרמים.

הכשרנו לקראת השנה הבאה גם 40 כיתות לחינוך החרדי. נכנס לכיתות י' כבר שלוש שנים. בשנה הבאה, בעזרת השם - - - כל התלמידים שילמדו ייבחנו,

אני רוצה לציין,

אנחנו עוסקים בעניין של חינוך לזה"ב מגני הילדים ועד כיתות י"ב. תודה. אפשר לעשות גם תוכניות בהתנדבות. יש אנשים בגמלאות שיכולים לתת הרצאות בנושא בהתנדבות.

נכון שמכשירים מורים מבית הספר ללמד זאת, לדעתי אדם מקצועי צריך ללמד זאת. אתם יודעים לומר לנו מה אחוז התלמידים שלומדים לתיאוריה במערכת החינוך?

לדעתי צריך - - - אנחנו מנסים לפשט בירוקרטיה ואתה מנסה להוסיף? זה פשוט, צריך רק לחשוב, היו 350 הרוגים בשנה שעברה. אנחנו צריכים לטפל בכל הדבר הזה. לי באופן אישי הנושא הזה כואב.

יוסי זיסקינד,

שלום. אני יוסי זיסקינד, מנהל בית הספר לנהיגה של חברת "קווים". מדובר בחברת אוטובוסים. אני רוצה לדבר על התלמידים שמגיעים אלינו ללמידה, לא משנה מאיזו דרגת רישיון הם מגיעים. אני רוצה לברך על הרפורמה הטובה שנעשתה, אני רואה בהצלחת הרפורמה הזו פחות איכות ויותר מתן שירות בקיצור זמני ההמתנה למבחנים. מבחינת איכות ההוראה, מכיוון שאני מקבל אצלי נהגים שנהגו כבר בכלים אחרים, ואני לא נכנס למינימום שיעורים כי אצלנו ממוצע השיעורים הוא הרבה יותר גבוה ממה שנקבע בכל דרגה ודרגה, זה ממוצע שאנחנו מודדים אותו כל הזמן. המורים שלנו נקראים לעשות את המיטב בתוך מסגרת השיעורים שאנחנו מייעדים לתלמיד. אנחנו עורכים המון מבחני מיצב, זה אומר שכל 15 מבחנים התלמיד מבצע מבחן פנימי אצל מורה אחר. אני הנהגתי רוטציה בין המורים לתלמידים - - -. יש לך משהו להציע.

מורה נהיגה צריך להיות מבחינתי מודל לחיקוי. אם היום אנחנו רואים לעניין המסכות שהתרבות שלנו היא חפיפניקית, פה אנחנו צריכים להכניס למורה הנהיגה קצת יותר אידיאלים. אם,

אני רואה מורה נהיגה שעוצר בתחנת אוטובוס על מנת להחליף תלמיד בתחנת אוטובוס, איזו דוגמה התלמיד מקבל? בסופו של דבר אנחנו מקבלים גם תלמידים - - - במבחני רפואה יש שלב של ראיון אופי ואישיות. אתה רוצה שנעשה את זה גם למורים. מדובר בסוף בחיי אדם. אני מסכים איתך. גם אבא צריך להיות דוגמה לבן שלו. מורה נהיגה צריך להיות מודל לחיקוי. מבחינה מקצועית:

נהיגת אוטובוסים יש את הקורס העיוני, אחר כך הם מגיעים אלינו אם אפס ידע. חברי שדיבר על נהיגה מונעת, אני לא רואה את זה אצל התלמידים, אני לא רואה את זה מוטמע. צר לי, אני לימדתי המון שנים, היום אני לא יכול - - - האם העלית פעם את הנקודות האלו על הכתב ושלחת למשרד התחבורה? לא. תודה רבה. רועי פרידמן, בבקשה. אני רועי פרידמן ממעלה אדומים, תלמיד, נציג מועצת התלמידים הארצית. אין לי אלא לברך אותך על היוזמה. תודה לאדוני שנותן לנו במה כאן, כמו גם בעבר בוועדת החינוך. יש לי כמה דברים להעיר : אנחנו מברכים על הרפורמה שתרמה לקיצור זמן המתנה, שקיפות מול התלמידים. שתי בעיות: הרפורמה מאפשרת הגשת ערעור באמצעות צפייה בצילום. הנבחן יכול לצפות בסרטון רק פעם אחת וגם זה רק לזמן מוגבל. זה דבר שמקשה מאוד על הגשת ערעור. בנוסף, הסיבה לכישלון בטסט אינה מצוינת בסרטון. הבוחן נותן סיבה להכשלה שהיא בדרך כלל כללית מאוד ושקשה לבחון מול המצלמה ולערער. עוד דבר הוא שלא ניתן זמן מדויק של רגע ההכשלה. ב-1 ביוני 2020 נכנסה תקנה שבמידה והתלמיד או המורה לא מגיעים לטסט, אין אפשרות לשנות את התאריך, והאגרות נופלות על הגב של התלמיד. בתקופת הקורונה התלמידים לא עבדו, לא ייתכן ולא נקבל את זה שהאגרות ייפלו על התלמידים גם במקרים שהם לא אשמים בביטול הטסט. תודה רבה לך. אפי, לפני שתשיב למבול השאלות, אני אוסיף כמה משלי. נתון בולט הוא גידול במספר הבחינות. לכאורה זה מבורך, אבל אין ספק שגידול מ-200,000 ל-600,000 בחינות בטווח זמן קצר, גם למי שאין חוש ריח מפותח עולות כל מיני שאלות. זה התחיל ב-400,000, לא 200,000. גידול של 200,000. אני מבקש לקבל את הניתוח. יכול להיות שיש פה תמריץ שהפך להיות בעוכרנו. אנחנו צריכים למלא את תפקידנו כשומרי הסף של הקופה הציבורית. האם הייתה פגיעה בהכנסות של המדינה, ואם התמרוץ נקבע למעל 200,000 למה לא עשו תחנות נוספות. הבנתי שמעל 200,000 האגרה היא אחרת. מעל 420,000 הוא יורד לסכום כזה שבמקרה הטוב הוא מכסה - - - רק מעל 420,000?

איזה תשלום? זה באמת מה שקרה, החברות קיבלו פחות כסף?

אתה אומר שמעל 400,000. לקחנו את כמות הבחינות הממוצעת בשלוש השנים שקדמו לרפורמה. היא הייתה 420,000. ואז אמרנו, כדי שלא יהיה אינטנסיבי לעשות יותר מבחנים, שזה לא נכון, אז אמרנו שכל מה שיהיה מעל 420,000 יקבל תגמול נמוך בצורה משמעותית, 30% פחות. זה מכסה למעשה רק את שכר הבוחן.

מ-140 ל-100? 100 או 105. בהתאמה לפי הזכיינים. זה מה שקרה - - - אם הדברים הם כמו שאתה מציג - - - אני

- - - שאלה מנהלת הוועדה ואני חוזר: אתם מקפידים על כך שהם יקבלו 30% פחות?

אני חותם על כל חשבונית חודשית. זה חד-משמעי? זה לא הדיווח שהגיע אלינו לוועדה. לא רק שזה חד-משמעי, הם עוד טוענים נגדנו שאנחנו קפדנים יתר על המידה. זה חד-משמעי, אין פה משחקים. אם הוא עשה 420,000 בחינות הוא יקבל כפול 140 או 146 בהתאמה לפי אזורים. כל בחינה מעל הוא יקבל 30% פחות. אפי, עוד דבר. אני חושב ש38% הצלחה, במיוחד לאור השיפורים שבצעתם בתוכנית הלימודים, והמצלמות, אני שואל את עצמי אם זה אחוז טוב. תתייחס גם לזה. אני אומר ככה: ראוי להגיד שבמדינות OECD המקבילות לנו אחוז המעבר עומד על 41% אז אנחנו קרובים לממוצע. צריך לזכור מה קורה בטסט. לא תמיד התבחין הנכון הוא מה קורה בעולם. תמיד צריך לשאוף ליותר. אני אסביר את השונות: הבוחנים קיבלו הנחיה חד-משמעית, מי שהגיע אליך אחרי שמורה אמר שהוא נהג, הבוחן צריך להוכיח אחרת. אני לא בודק אם הוא מתאים להיות נהג, הוא כבר נהג. חובת ההוכחה היא על הבוחן.

הוא ירד מההגה והוא לא נהג ברישוי זה אומר שהוא לא שכנע אותנו שמחר הוא יכול לנהוג ולא לדרוס אף אחד. הבעיה בטסטים היא ההתרגשות. אלמלא ההתרגשות אחוז המעבר היה גבוה יותר. ילדים מגיעים לטסט, ככל שנכשלים יותר מגיעים לחוצים יותר גם אם יודעים לנהוג. לחץ חברתי, מבט של ההורים, הכול. אני גם רוצה להגיד לך,

שהיום התלמידים רוצים טסטים מהר. שכחת להגיד ליושב-ראש כמה עולה לילד התענוג הזה. כל ילד שנכשל בטסט מביא מההורים עוד 500 שקלים, רובם מביאים מההורים. אם מטסט רביעי זה היה חינם, מי שהיה ניגש לטסט היה פחות לחוץ? לדעתי רוב הלחץ הוא חברתי. הלחץ החברתי הוא המרכיב המשמעותי. למעשה אנחנו רואים שמי שלא עבר בטסט הרביעי מתחיל להיגרר לעוד ועוד טסטים. ואז מה עשינו, בטסט התשיעי בוחן אותו בוחן בכיר. ואז הוא מרשה לעצמו גם לדבר עם התלמיד כי בוחן רגיל לא אמור לדבר. מדוע יש שונות? בסופו של דבר - - - למה אחרי תשעה טסטים ולא פחות? אין לי מספיק בוחנים בכירים. אני מודה לך על ההוגנות. אבל מבחינת ניתוח תהליכים, אין ספק שאחרי כישלון בארבעה טסטים כבר הנורה צריכה להבהב.

זו שאיפה. אבל זה בא על חשבון הפיקוח. אותנו, כמחוקקים וכמפקחים על עבודת הממשלה, לא מעניינים קשיים אובייקטיבים של המשרדים. יש בעיה, צריך להתמודד איתה. זו הנחת העבודה שלנו. מספיק שיש לנו את נערי האוצר שירצו לבלום אותנו. הרי אם אגדיל לך את כוח האדם תהיה לך אפשרות לעשות זאת.

אז זה לא תירוץ. אני צריך לדעת איפה הבעיה ולנסות לעזור בפתרון. עוד מילה לגבי הגידול בטסטים: גם אותי זה הטריד וחקרתי את זה. עד הרפורמה היו בממוצע 115,000 תלמידים בשנה. סליחה, אתה יכול לומר לי באחוזים כמה תלמידים עוברים רק בטסט רביעי ומעלה? מיד אחרי הדיון אני יכול לשלוח לך את זה.

בעבר היו 115,000 תלמידים והיום יש 140,000. שאלתי

כשאני לקחתי תלמיד וידעתי שלוקח לי חצי שנה עד שמונה חודשים להעביר אותו טסט, לא הכנסתי תלמידים. היום אני תוך חודשיים לוקח תלמיד ומוציא אותו בעל רישיון. התלמידים מרוצים, המורים

עשינו שינוי בלוחות הזמנים ארבע פעמים לאחר עשרות פגישות עם עשרות מורים.

בהסכמה של המורים ובאמירה שזה נכון ועל מנת לצמצם את זמן ההמתנה, כי אמרנו בחינה ראשונה מיומיים עד

אי-אפשר שפתאום למישהו לא מתאים אז זה יפיל הכול. לשאלת מנהלת הוועדה: מורה רשאי להחליף בין תלמידים שלו ובין תלמידים של מורים אחרים מבית הספר שלו. באמצעות תקשורת עם המורה השני.

תודה. מקשיבים לנו גם נציגי מועצת התלמידים. חזקה על מורה שלוקח כל כך הרבה כסף מתלמיד שכאשר הוא פונה

בסיום הבחינה אוספים חזרה את המורה ממקום ההמתנה. התלמיד יכול כמובן להשתמש בשירותים. אנחנו כמדינה לא עשינו את זה בזמנו, אני מצר על כך. הזכיינים שלנו מצוינים. הפחד שלי הוא שעוד מעט המדינה תתחלק בין חברות של זכיינים. מחר גם הרופא שלך יהיה דרך תלדור. זו ריכוזיות שאינה במקומה, אבל אתה לא הכתובת. חבר הכנסת טופורובסקי שאל איך אנחנו רואים את מעגל החיים של הנהג: שעה שהיושב-ראש דיבר על נתינת רישיון רגיל לאזרחים עד גיל 70, אנחנו מבצעים בחלוף חמש שנים מהוצאת הרישיון השתלמות נהיגה לכל הנהגים. עיונית.

אנחנו שוקלים לרווח את העניין הזה ולהוסיף בהמשך משהו מורחב יותר. בהתייחס לנהגים המקצועיים, שם באמת יש כמות תאונות גדולה ומעורבות גדולה מאוד בתאונות. על שולחן ועדה זו מונח נושא איכון 118 שעוסק במחזור חייו של הנהג המקצועי.

נהג מקצועי שעובר שעות חפיפה מעשיות בכניסה לחברה כשמסיים את עבודתו, כל חמש שנים הוא מבצע השתלמות תיאורטית ומעשית של 36 שעות שהיא תנאי לקבלת הרישיון מחדש. רישיון הנהג המקצועי יהיה, אם כך, למשך חמש שנים, כולל הצהרה רפואית ובדיקות ראייה. זה לנהגים המקצועיים. לגבי הדו-גלגלי: אנחנו עובדים על מודל של נהיגה מתקדמת ועוד כמה תיקוני חקיקה באשר לוותק לפני הרכבת מישהו נוסף. יש תפיסה שלמה שיוצרת דיפרנציאליות בין כלי הרכב על פיט מידת המסוכנות שלהם לסביבה ולאדם. אני אשמח לשבת איתך בנושא זה. כרטיס

מישהו רמז שהמורים מסמנים שהכשרה מסוימת נעשתה אף על פי שזה לא קרה. אני אמרתי שזה חמור. גם נהיגה בלילה. מורים מלמדים עד השעה 21.00,

בתבחינים שלכם יש נהיגה בלילה? כן, בכרטיס התלמיד יש. בטסטים עצמם לא כי אנחנו לא עושים טסטים בלילה. העיקר שמלמדים את זה. יציאה לדרך בין-עירונית?

הוצאו כאן דברים מהקשרם. אני לא הוצאתי דברים מהקשרם, אני רק חוזר על מה שאמרת, יש הקלטה של הדיון. החלק השלישי של הרפורמה הוא שאנחנו נעקוב באופן דיגיטלי גם אחרי כרטיס התלמיד. היום יש אפשרות לעבוד על המפקח כשהוא מגיע.

כשיהיה כתוב שמורה מסוים לימד נהיגת לילה, אני אבוא לתלמיד בשיעור ואשאל אותו האם באמת כך. לגבי זה,

פערי אחוז המעבר בין החברות: אני אומר בעדינות שיש שוני בין תרבויות, אתה יכול לאבחן שאחוז המעבר במקומות מסוימים הוא בהכרח נמוך יותר מאשר במקומות אחרים. אלו דברים שקשורים בעניינים סוציו-אקונומיים שמשפיעים על כל דבר בחיים שלנו. אשמח להרחיב בנושא אבל לא בפורום הזה. לשמחתנו צמצמנו את זה משמעותית. צפינו שבשנתיים הראשונות אחוז המעבר יהיה נמוך משמעותית, כי רוב הבוחנים היו חדשים. נכון הדבר לסטאז'ר בבית חולים או לכל אחד חדש. לשמחתנו הצלחנו למזער את הנזק באופן משמעותי.

הרפורמה לא מושלמת, הציון שלה הוא 8 מ-10 ביום בהיר, אבל אנחנו יודעים מה צריך לעשות. תדירות פיקוח: התדירות גבוהה מאוד. לפעמים ישנן אפילו תלונות על עודף פיקוח מצדנו. אולי נדבר במספרים? אני דיברתי על סמך נתונים של מרכז המחקר של הכנסת. מרכז המחקר של הכנסת גם אמר 200,000 בחינות ומדובר ב-400,000 בחינות. יש 180 בוחנים ו-20 מפקחים. אני רואה בוחן לפחות פעם בשבוע. כיוון שהיום אני יודע מי יותר חלשים אז אני רואה אותם הרבה יותר אחרי שאני צופה בסרטים שלהם. רק לפני כמה ימים קיבלנו מכתב מעורכי דין של אחד הארגונים היציגים שאמרו לנו שאנחנו מגזימים עם הפיקוח והבירורים. אבל זה התפקיד שלנו.

גם פיקוח פיזי וגם פיקוח טכנולוגי מתוך חדר בקרה. זמני המתנה לטסט: אני אחלק את התשובה לשתיים, אתן את זמני ההמתנה על דצמבר 2019 ואת זמני ההמתנה כיום. באמצע הייתה הקורונה שטרפה למעשה את כל הקלפים. בדצמבר 2019 זמן ההמתנה הממוצע עמד על תשעה ימים. עשרה ימים לטלדור ועשרה ימים למילגם. זו אמנת שירות טובה במיוחד. בעקבות הקורונה צברנו פער של 52 ימים. אנחנו פתחנו ל-7 21 והחל מ-15 ביולי זה יחזור ל-7 14. אדוני,

רוצה להגיד לסיכום שהכי חשוב שאנחנו יודעים מה המחלות. לא רפאנו את הכל. שמעתי שכולם מרוצים מזה שיש הרבה טסטים אבל זה לא מה שמעניין אותנו.

יש הרבה מאוד טסטים אבל אנחנו לא רואים זילות של הבחינות. התלמידים וההורים מגלים אחריות. מורי הנהיגה עושים מלאכתם נאמנה, ומילה טובה גם לזכיינים שהשקיעו את מרצם כדי לעמוד בדרישות. יש בעיות בדרך ואנחנו נשתדל לפותרן.

הוועדה מודה לחברי הכנסת שהשתתפו בדיון וכן למנהלת הוועדה. אנחנו מודים לאורחים שהשתתפו, נציגי המשרדים והמורים. הוועדה קיבלה דיווח מנציגי משרד התחבורה אודות הכשרת הנהגים ומבחני הנהיגה. הנציגים מציינים לשבח את הרפורמה במבחני הנהיגה המעשיים עליהם הכריז שר התחבורה הקודם,

כץ, שפעל ללא ליאות לקידום הרפורמה. אני זוכר גם את הלחצים שהוא עמד בהם. אני אישית פניתי אליו כחבר כנסת בנושא אבל הוא האמין בזה, כולנו היינו סקפטיים. לא נכון, הארגון שלנו עבד קשה בשביל זה.

רובם ככולם. על אף שהרפורמה נכנסה לתוקף ביולי 2018,

לומר שהיא זוכה להצלחה, ואני מקבל את זה שהיא לא מושלמת וגם אם כן צריך תמיד לתחזק אותה כדי שהיא תהיה מושלמת. על משרד התחבורה לטפל בכמה מאפיינים שיביאו לשיפור הרפורמה. הוועדה ממליצה לבחון את הסיבות לשיעור הנמוך של המצליחים בטסטים המגיע לכ-40% בלבד. הוועדה ממליצה לבחון את הסיבות לפער בנתונים בין החברות לגבי המעבר בהצלחה. הוועדה דורשת מנציגי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להנחות את חברות טלדור ומילגם

גמישות ולאפשר לשנות את מועד הבחינה לבקשת תלמיד או מורה נהיגה. הוועדה מבקשת מנציגי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להנחות את שתי החברות הזכייניות להקל על מי שמבקש לערער על תוצאות הבחינה. אני רוצה לציין את השנינות וההתמצאות בחומר של נציג מועצת התלמידים הארצית. הוועדה מבקשת שיתאפשר לציין מה הסיבות לכישלון, לאפשר צפייה בסרטון הבחינה פעמיים עד שלוש בלי הגבלת זמן הצפייה של המערער, אני חושב שזו בקשה לגיטימית. הוועדה מבקשת לבחון את הסיבות לעלייה הניכרת, עד כדי הכפלה, במספר המבחנים מאז כניסת הרפורמה לתוקף. הוועדה מציינת את תדירות הפיקוח הנמוכה. אתה, אפי אומר שזה לא כך.

אני חושב שמורה נהיגה שיודע שבכל רגע יכול להפתיע אותו פקח, אני חושב שזה דבר חשוב מאוד. לטעמי תדירות הפיקוח היא נמוכה. אם תוכיחו מקצועית שאני טועה, אין לנו בעיה עם זה. הוועדה מבקשת מנציגי משרד התחבורה להעביר אליה התייחסות בכתב לכל האמור עד ליום 30 ביולי 2020. אבנר, רצית להעיר? לגבי הנושא של הפיקוח, זה גם באמצעות בוחן ברכב וגם דרך חדר בקרה. אז עוד יותר. אני אמרתי שהפיקוח על הטסטים הוא פיקוח דרקוני,

אדוני צודק, הפיקוח על מורי הנהיגה לוקה בחסר מכיוון שיש רק ארבעה מפקחים. תודה רבה, תם ולא נשלם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.